אני פותח את הישיבה, כתוצאה מזה שאין תעודות מקור אז יש קביעה ויש ויכוח אם זה 700 מיליון או 1.3 מיליארד וזה יוצר בור תקציבי, אני הייתי מוכן להגיע לפשרה בעניין הזה, שלחלק נפחית וחלק לא נפחית. בהוראת שעה, נגיד, לשנתיים שלוש, עד שנראה איך תקציב המדינה מתאזן וכו', מכיוון שעדיין אין לי הסכמה בעניין הזה, אז אנחנו נדחה את הישיבה ליום ראשון, ועד יום ראשון משרד האוצר, עם המכס ישבו. אם לא, אני מודיע אני לא מעביר את החוק הזה בכלל. אני לא מוכן שיהיה יבוא מקביל בכאילו שיש יבוא מקביל, כי המחיר לא ירד, במכוניות בטח שלא, זה סתם היבוא המקביל של המכוניות, אני הייתי מוכן לפשרה שנוריד חלק מהמכס שאין תעודות מקור ביבוא המקביל ולהעלות את המכס לרכבי יוקרה, לאנשים שקונים רכב מרצדס אין להם בעיה לשלם עוד 10,000 שקלים-20,000 שקלים, אבל להוריד את זה לכלל המכוניות ואז בתצורה סופית יהיה שזו לא תהיה עלות כזאת גבוה, אלא ההפסד למשק יהיה פחות, אבל הרווח למשק יהיה שאנחנו לא משחקים בכאילו שאנחנו מביאים יבוא מקביל, זה סתם בלוף, אז אני לא יודע מה אתם רוצים בעניין הזה. אז אני לא רוצה ללחוץ על האוצר והמכס יותר מידי אלא אם כן תמצאו פתרון או נעביר את זה לאחרי הפגרה. אחד משניים. אבל פתרון מסוים חייב להיות, אנחנו מגלגלים את זה כבר כמה שנים, אז אני אתן לכם הוראת שעה רק על הדבר הספציפי הזה, הוראת שעה. אלא אם כן תמצאו פתרון שיבוא כצו, או משהו כזה, גם את זה אני מוכן.

אומר לי היועץ המשפטי, אנחנו לא יכולים להכניס. אנחנו כן יכולים להכניס כל דבר בחוק, תאמין לי. לא מעוגנים כן מעוגנים בחוק. איפה זה כתוב שאני לא יכול לחוקק?

מה זה רלוונטי התחומים. התחומים זה לא רלוונטי דרך אגב. אתה לא מעביר חוקים לוועדה שהיא לא מוסמכת? אז מה אתם עכשיו מספרים לי סיפורים? נו באמת עזוב את זה. זה דבר שצריך להיפתר אחרת אין משמעות ליבוא מקביל במוצרי חשמל שיש עליהם מכס ובמכוניות.

מה אני אגיד לכם? סתם. אתם רוצים לקנוס את מי ?

לתת צ'ופר ליבואן הרשמי. להשאיר יבוא מקביל ולכנוס. זה לא ילך הסיפור הזה. אני מוכן לפשרה, תעשו ישיבה, ונראה למה הגעתם.

אל תגידו לי שאני בכוח ואני מלחיץ אתכם והכל, זו לא המגמה שלי. אבל אם יש עוול שנעשה לאורך זמן, תוך ניצול הסכמים בין לאומיים, אז הגיע הזמן שתתקנו את העוול הזה באופן מסוים. אני לא אומר במכה אחת, שלא תהיה השפעה על תקציב המדינה, תמצאו איזשהו פתרון שיגרום לנזק, אני לא אומר שלא יגרום לנזק, יהיה נזק בכל מקרה. אבל מה זה נזק? זה גבייה שלא מגיעה. בדיוק זה לא מגיע. תגיד לי, אתה הד שלי? לא הבנתי?

טוב הישיבה הסתיימה. אפשר דקה להתייחס? בבקשה כן. חורי דוד מהנהלת המכס ואני אחראי להסכמי סחר. עלתה הצעה נוספת מעבר למה שאתה אומר שזה ייבחן, שמשרד התחבורה בתקנות שלו יקבע, שכאשר מישהו רוצה להיות יבואן בלעדי הוא יביא מכתב מהיצרן שהוא מתחייב להנפיק תעודות מקור. ואז אתה מפסיד את כל ה-1.3 מיליון. אין לי בעיה שיהיה פתרון כזה. תהיה התחייבות של היצרן, היבואנים הישירים יתחייבו להביא הצהרה של היצרן בחו"ל בתנאי לרישיון שלהם, שהוא ינפיק תעודת מקור לכל הרכבים. גם אלה של זה? גם אלה של היבוא המקביל. אני אין לי בעיה, זה מקובל עליכם האוצר? בואו נגמור עם זה ככה. זה פותר את הבעיה. זה פותר לי את הבעיה של החוק הזה. אני פותח את הישיבה עוד פעם. כבוד יושב הראש, דוד תמיר סגן בכיר ליועצת המשפטית במשרד התחבורה. אני רק רוצה להגיד שהתיקון זה תיקון שאנחנו מכינים אותו,

אז בוא נכניס אותו עכשיו, לא צריך להכין. אבל אולי עדיף שהוא יפורסם ביום ראשון, אני מעדיף שהסיכום יופץ - - - לא אין בעיה. נקבל את הרביזיה נפתח את זה עוד פעם, את זה אני יכול בלי לכתוב את זה. מקובל עליך? כבוד יושב הראש, אני רק אבקש להשלים את הדברים. גל, ראיתי שקפצת. דווקא זה רעיון שפותר לי את הבעיה, לא צווים ולא כלום. הוא לא מול משרד האוצר, הוא מול משרד התחבורה. אין לך בעיה עם זה? אני לא יודע להתייחס. אז אני אתייחס. אבל יש לך נוסח לשלוח לנו? יש לא מספיק נוסח, יש עכשיו בג"ץ של יבואני הרכב, ששם משרד התחבורה כבר נותן נוסח. זה לא פותר להם את הבעיה של הגרעון התקציבי. גל, רק שתדע שאם אנחנו עושים את הנוסח הזה, יותר טוב לך ללכת לנוסח שאני הצעתי לך, כי התוצאה היא שאתה מפסיד את כל הכסף. אבל

אני איתך, תחליטו עד יום ראשון מה אתם רוצים.

המכס לא מגיע מיבוא מקביל, המכס מגיע מיבוא ישיר אמיתי, חלק מסוים ממנו מגיע מיבוא מקביל שיבואנים שלא יודעים להביא - - - אז אם אנחנו הולכים על השיטה הזאת, אתה לא מפסיד את הכסף? להבנתי לא. למה? אתה ממשיך לגבות? כי היבוא המקביל הוא חלק מאוד קטן וזניח מתוך היבוא שמשלמים עליו מכס.

הוא יפסיד רק את הכסף של אותם רכבים של היבוא המקביל שהיום משלמים. אבל זה כל העניין, שהוא גובה מהם עוד 15% היום. על מה מדברים על 1.3 מיליארד? על היבוא המקביל. לא לא, גובים 1.3 מיליארד, רובו המוחלט ככולו הוא מהיבוא הישיר ממדינות שאין - - - אז מה אה רוצה? מה הבעיה אני לא מבין? אז כשביקשתי להתמקד רק על היבוא המקביל, למה התנגדת? אנחנו לא יודעים לתת פתרון רק ליבוא המקביל,

- - - במדינה שאין לנו הסכם סחר איתה ביבוא מקביל ואחד ביבוא ישיר.

אז גמרנו, אז פתרנו את הבעיה, מקובל. אני רק רוצה לבקש, אם מדובר על תיקון, אני מבין תיקון עקיף לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף,

אז אני מבקש ממשרד התחבורה להעביר אלינו את טיוטת הנוסח כדי שניתן יהיה - - - תעביר לנו היום את הנוסח. כבוד יושב הראש, אם אפשר שתי מילים לנוסח שאנחנו רוצים להציע? תראה אותו גם לגל את הנוסח הזה. אין בעיה, נראה אותו גם ליועץ המשפטי של הוועדה, שמכיר היטב את חוק רישוי.

למה לא אמרתם לי את זה מקודם? מראש נתתם לי לריב. רק צריך להבין כבוד יושב הראש, שנוסח התיקון שאנחנו מציעים הוא נוסח שיהיה קשה מאוד לאכיפה, ואת זה צריך להבין. אתה מחייב, אתה מבטל את לא את הרישיון. ניתן לך סמכות לבטל לו את הרישיון, עזוב. מכיוון שאנחנו דורשים דרישה של התחייבות יצרן בחו"ל. לא לא, אז אתה לא מכיר אותי מספיק טוב. תכניס סעיף, שבמקרה והוא לא מיישם את זה הרישיון שלו יבוטל. המשרד התחבורה יכול לבטל את הרישיון.

אני חושב שזאת הכוונה, אם אני מבין נכון - - מה זה לא עקיף? תבטל לו את הרישיון תראה איך הוא ירוץ אחריך. תן לו שימוע ותגמור עניין. - - אני רוצה רגע לחדד משהו. אתה מדבר בעצם על כך שמי שמבקש לקבל רישיון יבואן ישיר, יצטרך להביא התחייבות מיצרן הרכב בחו"ל

לספק תעודת מקור לכל יבואן מסחרי שיבקש רישיון. בסדר. אתה רואה גל? אתה הטעית אותי עם ה-1.3 מיליון. אני אמרתי לך שלא יכול להיות שזה סכום כזה, אתה אמרת לי שכן. עכשיו מתברר שזה קשור לכלל הרכבים. אני לא דיברתי עלזה אני דיברתי רק על הרכבים מהיבוא המקביל שאין להם תעודות מקור.

א' הבנתי לא נכון אני מתנצל, מעולם לא - - - אתה מבין? סתם התווכחת איתי ונתת לי לריב עם מנהל המיסים,

טוב אוקיי אז יש עוד רביזיה, מה איתה?

כן אבל - - - אותו נושא. היא לא אמרה את זה, אמרה רביזיה דרך אגב. היא לא פה אז אין רביזיה אם היא לא פה. היא הוזמנה לדיון. בסדר, אז גמרנו. אנחנו עכשיו נצביע. נאשר את הרביזיה ואז לפתוח את החוק ביום ראשון. איך אני אפתח אותו? אז ביום ראשון, אתה לא חייב עכשיו. טוב אין בעיה, אני מקבל את ההמלצה של היועץ המשפטי. אני מסיים את הישיבה, אנחנו נדון ביום ראשון ברביזיה. עד אז אני מבקש ממשרד התחבורה שיביא את נוסח ההצעה שנוכל לפרסם אותה גם. תעביר אותה גם לגל שיראה את זה, עכשיו אני, משרד האוצר וגם לנציג המכס, תציגו לו את זה. ואני מבקש שבנוסח שאנחנו נציע שתהיה סמכות למשרד התחבורה לבטל את הרישיון ליבואן שלא מקיים את זה. אם אני לא טועה, זו סמכות שכבר קיימת אם מדובר על תנאים למתן רישיון. אם אותו אדם עוד לא מקיים את התנאים למתן רישיון - - - לא, הוא אומר שזה קשה להם לאכוף את זה. למה קשה לאכוף את זה אני לא מבין? אבל כאן בשונה מתנאים לקבלת רישיון, הרי היבואן יציג את התחייבות היצרן.

אם הוא לא מקיים את זה בתום תקופה, כל פעם אתם תבדקו אותו,

יהיו לכם תלונות של אלו שמייבאים, הם יבואו ויתלוננו, יגידו גובים מאיתנו בגלל שאין להם תעודת מקור, במצב הזה תבטלו לו את הרישיון. אלעד ממשרד המשפטים, אפשר גם? כן, בטח. יש פה בעיה, זאת אומרת אני לא בדיוק מבין, לא ראינו את הפרטים של ההצעה, אבל בעיקרון יש פה הוראה שמכוונת כלפי גופים שלא בישראל,

לא, היבואנים. לא היצרנים. שניה, אני מבין, אני מבין. הוא הרי יש לו תעודת מקור, הוא יכול להביא אותה. מדובר על חובה על מבקש רישיון יבואן ישיר, לא על היצרן בחו"ל. מהותית אבל ההוראה חלה, זאת אומרת אנחנו מבקשים התחייבות של היצרן שישלח דרך היבואן הראשי.

דבר ראשון זאת אכיפה עקיפה כלפי יצרנים. אני לא אומר בעיות, אני רק רוצה לציין לוועדה. החוק הזה נותן לשר או לרשות התחרות, אני לא יודע למי, לתת קנס של 100 מיליון שקלים, אנחנו רוצים למנוע ממנו את הקנס הזה.

ההיפך זה - - - יש לי שאלה. אם היבואן הישיר הביא את מכתב ההתחייבות מהיצרן, עברה שנה והיצרן החליט שהוא לא ממשיך עם זה, הוא לא נותן תעודת מקור.

אז שואלים את התעודה ליבואן הישיר?

לא לא, לא הבנת. טוב מאוד שדיברת. הוא גם יקבל ביטול של הרישיון שלו כיבואן. אבל למה צריך להיפגע היבואן הראשי? שיפגע אין לי בעיה. לא, הוא לא יאבד רק את הרישיון ליבוא הראשי, הוא יאבד גם את הרישיון להביא יבוא אחר. כי הוא יכל להגיד אני לא אביא ישיר אני אביא את זה גם כן בצורה עקיפה. גם את זה הוא יאבד, את שניהם הוא ייאבד, הוא לא יוכל להית יבואן בכלל, זה המצב שלו. אני רק רוצה רגע להבהיר,

אני לא מכיר מספיק את התחום, אבל יכולות להית כל מיני סיבות שהיצרן בגינם יחליט לא לתת תעודת מקור למישהו, בגין ההחלטה שלו ישללו את הרישיון מהיבואן הישיר? זו לא שלילה אוטומטית, יש פה שיקול דעת לרגולטור לעשות את זה, הוא ייקח בחשבון אם הוא יבוא - - - את זה.

של משרד התחבורה. למשרד התחבורה יהיה סמכות לבחון למה היצרן - - - לא אל תעשה לי עכשיו דברים שאף פעם לא יוכלו לבטל כי הוא יערער לבית המשפט ואף פעם לא נצא מזה. אבל זו המציאות. אבל, שוב, אני שואל את מי שהציע את ההצעה. למשל עכשיו היצרן החליט לבטל את תעודת המקור מאיזשהי סיבה שהיא. הוא יודע עכשיו שהוא ייצר רכב מקורי, אתה יודע שהרכב הזה מקורי. אני לא יודע מה הוא רוצה. אתה יודע מה? משרד המשפטים, שב על זה עם היועץ המשפטי של הוועדה. אנחנו לא נצא מזה עכשיו. מה שצריך לעשות נעשה.

אם יש לדעתך קשיים, נשמח לשמוע כמובן. אנחנו לא מכירים את זה פשוט. כן, אין בעיה. אנחנו לא נגד משרד המשפטים. תשב עם היועץ המשפטי של הוועדה, הוא מכיר את החקיקה בנושא, הוא מכיר את הכל, ונראה מה יהיה. אבל תוסיף רק את הדברים האלה, אתה יודע מה? שלא יבטלו לו רק את הרישיון הישיר, גם את הרישיון להביא יבוא מקביל. כי אם הוא מפסיק להיות ישיר הוא יכול להביא גם כן מקביל, אז הוא יהיה באותו מצב. אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה.

ברגע שהוא לא מיישם את ההתחייבות הוא לא יכול להיות יבואן בכלל, לא של זה לא של זה ולא של זה, הוא רק יכול להביא רכב לעצמו אם הוא רוצה. זה

אנחנו נבדוק את הנושא. טוב אחנו צריכים פעם אחת ולתמיד לסיים את העניין הזה. מה, עושים הצגות? עושים יבוא מקביל ובעצם לא מורידים את המחיר? אז שיישאר, לא צריך יבוא מקביל. הם הפחידו אותי באוצר על 1.3, בסוף זה לא שייך לעניין, זה עניין אחר לגמרי. אתם עושים בלאגן מכלום, הגעתי למסקנה שכשאתם רוצים לעשות בלאגן, אתם עושים בלאגן. טוב, זהו, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי תודה רבה, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 10:26.